הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022, פ/3628/24, של חבר הכנסת רון כץ. והצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות בישראל), התשפ"ב-2022, פ/3073/24 של חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת.

הלשכה המשפטית היא להעביר

נשמעו הצעות במליאה להעביר גם לוועדת הכספים וגם לוועדה לקידום מעמד האישה. מי בעד להעביר לוועדת הכלכלה? ירים את ידו.

פה אחד. אנחנו עוברים כעת לסעיף 9, הצעת חוק לביטול קובלנה (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2022, פ/3412/24, של חבר הכנסת צביקה האוזר. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר גם לוועדת הכספים וגם לוועדה לקידום מעמד האישה. מי בעד להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט? ירים את ידו. מי נגד?

אני מגיש רביזיה. אני מגיש רביזיה.

בסעיף 1, 2, 3. לא צריך רביזיה כי אין החלטה. זה פשוט צריך לבוא במועד אחר. אוקיי, יבוא במועד אחר.

אני מתכבד לארח פה בוועדה את מזכיר הכנסת. כעת אנחנו עוברים לקבוצת חוקים שהם חוקים ישנים שהיו, לצערי, תקועים בצנרת של הוועדה זמן רב מדי. בשבוע שעבר פנה חבר הכנסת יריב לוין, מרכז האופוזיציה, וביקש שנקדם את החקיקה הזאת. אני רוצה להודות לו על הבקשה ועל הנכונות לשתף פעולה בנושא הזה. בעיני כל שיתוף פעולה בין הקואליציה לאופוזיציה הוא מבורך. אני שמח שאנחנו משחררים את החוקים האלה כדי שימשיכו את התהליך שלהם בוועדות השונות בכנסת. יצא כך, אבל חלק גדול מהחוקים שעוברים היום, אני מזדהה אתם, ואני שמח שהם ממשיכים את התהליך שלהם לקראת העלאתם במליאה להמשך הקריאות. כעת אנחנו בסעיף מספר 12 שעל סדר-היום: הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת הגזענות), התשפ"א-2021, פ/216/24, של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת. ההמלצה של הלשכה המשפטית היא להעביר אותה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. עלו הצעות להעביר אותה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. כעת אנחנו נצביע להעביר אותה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט 1 נגד, אין נמנעים, 1 אושר. הצעת החוק עברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"א-2021, פ/356/24, של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר.

הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. חשבנו שנכון יותר יהיה להעביר אותה לוועדת החוץ והביטחון בעקבות כל הדברים שהיו בעקבות האירועים שם, ולכן נצביע להעביר אותה לוועדת החוץ והביטחון.

ירים את ידו.

בוועדת החוץ והביטחון פה אחד אושר פה אחד. פה אחד. אנחנו חוזרים כעת לסעיף

אתה לא יכול. נסיים את הסעיפים ונראה איך אנחנו - - - תסיים, תודיע על רביזיה,

תודיע, מהרגע שאתה מודיע יש לך חצי שעה. הודעתי על רביזיה. חבר הכנסת פינדרוס, אני מבקש, לאור הרצון הטוב שיש פה, באמת אני אומר - - - אבל זה לא קשור אלי, יש של הכנסת,

זה לא תלוי בי, אני לא הגשתי - - - חבר הכנסת פינדרוס, תקשיב מה אני אומר. בעקבות הרצון הטוב שיש פה, אתה לפחות אל תוסיף דברים שיחייבו אותנו תקנונית עד סוף הדיון.

יש לך 1, 2, 3 רצון טוב אתה אומר? מחקת אותי. 1, 2, 3 מחקת. לא, לא מחקתי, אנחנו רוצים להגיע להבנות. אם הייתי מצביע היום זה היה נופל. אנחנו כעת בסעיף 14, הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - פסקת ההתגברות), פ/191/24, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. ההמלצה של הלשכה המשפטית היא ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו נעבור כעת להצבעה. מי בעד להעביר לוועדת החוקה?

חוק ומשפט 2 נגד,

אין אושר.

ומשפט. הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה), פ/50/24

איך פתאום פה נזכרו שיש ועדת חוקה? חבר הכנסת פינדרוס, אני מציע כזה דבר - - - חוק ההסדרה איפה עבר? ארבל, אני מציע בואו ניתן לזה את האפשרות למצות איזשהו משא ומתן בין הקואליציה לאופוזיציה איפה זה עובר. אבל אתה העברת את זה כבר. ביקשתי רביזיה. הגשת רביזיה, ונחליט מתי נדון בה. נסכם בינינו. בסדר גמור. מה עושים - - - אין החלטה. צביקה האוזר צריך להעלות את זה כי אין החלטה. אני מוכן שיקימו ועדה של הקואליציה בראשותו של צביקה האוזר בעניין. תת ועדה של ועדת החוץ והביטחון שצביקה האוזר הוא יושב-ראש הוועדה. אני מציע. הרי פה הקמתם חמש-שש ועדות חדשות. אדוני מזכיר הכנסת,

הקימו פה חמש-שש ועדות חדשות, ועדה חדשה לנושא ההסדרה בראשותו של צביקה האוזר.

חשמל להתיישבות הצעירה. אני מציע לך הצעת פשרה ועדה בראשותו של צביקה האוזר, ועדה חדשה. יש פה עוד כמה חוקים שהייתי נותן לוועדה בראשות חבר הכנסת האוזר לעשות. ועדה חדשה נקים. במקום ועדת בריאות שאתם רוצים לסגור ולהחזיר לוועדת העבודה והרווחה. לא רוצים לסגור. אל תגיד שרוצים לסגור. סעיף 10. אני דילגתי בטעות על סעיף 10, הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021, מ/1451. ההמלצה של הלשכה המשפטית היא להעלות את זה לוועדה לביטחון פנים. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכלכלה. מי בעד להעביר לוועדה לביטחון פנים? ירים את ידו. הצבעה בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק

תודה רבה. אנחנו נעשה רביזיה. אנחנו נתכנס פה שוב בשעה 12:00 ואז נעלה מחדש את - - - רביזיה על מה אתה עושה בשעה 12:00?

ההסדרה?

אמרת שאתה לא הולך לגייס. לא ההסדרה, היה פה עוד משהו. אז על מה רביזיה? מי הגיש פה רביזיה? אין פה רביזיה.

אני נועל את הישיבה, אנחנו נשלח. אין רביזיה.

רק על ההסדרה הגשתי רביזיה ועל זה אמרת שאתה לא מכנס. אני נועל. נשלח הזמנה. הישיבה ננעלה בשעה 11:31.